(שינוי התוספת

התשפ"ב-2022,

בסדר, אז בעצם לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת, שוב מ-

כן, הערה שקיבלנו. תודה רבה, את רוצה להוסיף משהו? לא? נציג משרד האוצר? אתה בטח מסכים. עידו מור רפרנט אנרגיה משרד האוצר, כאמור רק בשביל הקונטקסט כבוד היו"ר, ההחלטה הזאת התקבלה בהחלטת ממשלה בתוכנית הכלכלית, וזה בעצם יישום של ההחלטה, בהחלטה עצמה על מתקני אגירה היה כתוב שימוש ביתי, ובעצם משרד להגנת הסביבה אמר שהוא עשה בחינה למתקנים בסדר הגודל שהוא בדק עד עכשיו, אבל כן הכוונה היא בטווח הארוך, כיוון שזו טכנולוגיה שנכנסת, לבחון האם אפשר להקל עוד יותר על הציבור, כי זה באמת נועד לשימושים ביתיים, זו ההערה היחידה. תודה רבה לך. כן בבקשה, תזדהי לפרוטוקול. ד"ר איזבלה קרטיס ממשרד הבריאות, אפידמיולוגיה סביבתית. אנחנו בעד השינוי שהמשרד להגנת הסביבה מציע, רק שמבחינתנו לגבי המתקן של 8 קילו וואט כרגע הוא גם יתוקן כ- 10 קילו וואט, אנחנו מציעים שגם כאן תהיה איזו שהיא הגדרה של מרחק כפי שיש בסעיף הקודם, לגבי המתקן שהספקו הוא עד 1 מגה וואט, אז לדעתנו גם כאן יש צורך בהגדרה של מרחק מינימום. יש הגדרה של מרחק של ה- 8? לא לא, יש הגדרה של בעצם היקף הפעילות, 8 או 10 קילו וואט, ובעצם מדובר פה על ההתקנה שלו ללא התייחסות בכלל למרחק ממיקום הקבוע של אנשים, ולטובת בריאות הציבור ולשמירה על בריאות כמה שיותר בתנאי שיהיה טוב להשתמש בזה. אבל המרחק נקבע על האגירה של 8 קילו וואט? אין בכלל מרחק. בדיוק, כי מה זה משנה אם זה 8 או 10 בעניין הזה? בגדול זה לא כל כך משנה.

אבל לדעתנו יהיה בכל זאת נכון גם בסעיף הזה, להתייחס למרחק המינימום, כמו שיש על מתקן שהוא לייצור של 1 מגה וואט, זאת ההצעה שלנו. אוקי, תודה. אני אעיר רגע, בנושא של מתקנים פוטו וולטאיים, בעצם ההצעה שהביאו לנו המשרד להגנת הסביבה, בעצם בהצעה שהוגשה לוועדה במתקן פוטו וולטאי לא צוין הנושא של המרחקים, אנחנו שאלנו בעצם אם לא נדרש להכניס פה נושא של מרחקים כי כן ראינו שזה היה נמצא בהיתרים הקודמים שהמשרד נתן עד היום, ובסופו של דבר הוסבר לנו על ידי המשרד להגנת הסביבה, שבעצם היום הנושא של הקרינה הוא בעייתי בממירים, ובנושא של הממירים אפשר להכניס את התנאי הזה של המרחק של החצי מטר, באמת כדי שנוודא שאין שם סיכון. בנושא של מתקני האגירה, המשרד להגנת הסביבה אולי כדאי שיסביר אם זה נדרש, או שבעצם אין כאן סכנה, זאת אומרת אם לא צריך להגביל פה את הנושא של המרחק, אם בלי הגבלת המרחק אין פה סכנה של איזו שהיא קרינה. העמדה שלנו היא שאין צורך. תחזרי שוב על השם לפרוטוקול. עו"ד הדס פיקסלר מהלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה. העמדה שלנו המקצועית שיסביר אותה ראש האגף, פרופסור סטיליאן גלברג, היא שאין צורך להוסיף דרישה של מרחק לגבי מתקני אגירה ואני מציעה שהוא יסביר. תסביר פרופסור סטיליאן. שלום, סטיליאן גלברג המשרד להגנת הסביבה. ראש אגף מניעת קרינה ורעש. כן. גם בחוק קרינה בלתי מייננת, יש פטור מלא לכל המקטע של חלוקה ביתית, ולכן מתקן אגירה ביתי, זה אפשר בהחלט לפרש כחלק מחלוקה ביתית, בדרך כלל זה משהו שאנשים, אנחנו לא קובעים לאנשים איפה להתקין.

זה מה שהסביר גם נציג משרד האוצר, תעבור לבקשה כן. אתה אומר מה שאמר בדיוק?

כן תציג את עצמך לפרוטוקול. משה בן יאיר, ראש אגף הנדסה ברשות החשמל. בדיוק רציתי לשאול אם בחברת החשמל יש מישהו, רשות החשמל, אוקי כן אתה בטח כועס, אתה לא רוצה שיאגרו חשמל. לא לא אני לא כועס ההיפך, אנחנו גם תומכים בעמדת האוצר, אנחנו חושבים שזו החלטה ראויה, אנחנו היינו שמחים, במיוחד בהקשר של עמדות טעינה דרך אגב. אתה תומך בעמדת השרה ולא השר, השרה להגנת הסביבה, אתה כמוני תומך בשרה?

תומך בשרה, אני רק רוצה להוסיף שהיינו שמחים לראות שמתקני האגירה יקבלו פטור גורף, ביתיים כן אני מציין ביתיים. ביתיים לא קיבלו פטור גורף? לא, הם קיבלו עד 8 קילו וואט. עכשיו עד 10. עכשיו עד 10, אנחנו אומרים הלוואי והיינו מקבלים פטור גורף. עד כמה? עד 630 לצורך העניין קילו וואט. זה כבר למפעלים לא לביתיים? יש בית כזה שמחובר ב- 630 הוא יכול לספר לך היכן הוא נמצא, אבל בכנות אנחנו מבינים שיש פה תהליך למידה, אלה מתקנים חדשים ואנחנו מקבלים שהנושא ייבחן, ועם הזמן גם יורחב כי זה גם הרצון של המשרד. כן, אתה רוצה להוסיף? אלי אלישע, אני מנהל הנדסת חלוקה בחברת החשמל. מחוז דרום?

חברת חשמל, הייתי פעם במחוז דרום. זה כתוב ככה, אתה כתבת ככה לא אני, אלי אלישע, מנהל מחלקת תכנון מחוז דרום. הייתי לפני עשר שנים. אז בסדר, כשאתם נכנסים להירשם אתה צריך לשים לב, אתה מטעה אותי אתה מבין? אוקי מקבל.

אז אנחנו גם מצטרפים להצעה. תומכים בהצעה. תומכים בהצעה, בהחלט זה יכול לקדם, כמובן שאם אפשר היה להרחיב את זה לחברת החשמל, היינו שמחים יותר, אבל זה מדובר פה על מתקנים ביתיים, אבל זה בהחלט צעד בכיוון הנכון.

אתם בחברת החשמל גם תרצו אליכם ואחרי זה תבקשו פטור מארנונה, אז אי אפשר, כן בבקשה. דוד כהן צדק משרד האנרגיה, אני מייצג את שרת האנרגיה קארין אלהרר. מה אתה אומר, אתה מייצג את קארין או את המשרד שלה? את המשרד שלה. מבחינתי טוב לייצג גם את קארין, אל תיבהל הכל בסדר, כן בבקשה. אני אתייחס בדגש של עמדות טעינה ורכבים חשמליים, המשרד מקדם בשנים האחרונות גם מכרזים וגם עידוד הנסועה לרכבים חשמליים ולכן התקנות כפי שמופיעים באופן הזה, אנחנו תומכים בהם על מנת שבאמת הנשואה ברכב חשמלי תקבל תאוצה, כי יש לנו גם יעדים וגם שאיפות להורדה של הרכבים המונעים בבנזין והעלאה על הכביש רכבים חשמליים, וההתייחסות לפטור עצמו תקדם מאוד את היכולת להקמת עמדות טעינה ביתיים, וגם במרחב הציבורי שזה למעשה ייתן מענה לדרישה לנסועה רכבים חשמלים במדינת ישראל. מאה אחוז תודה רבה, איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל, עו"ד שגיא שוורץ עוזר מנכ"ל, אתה איתנו בזום? נמצא איתן פרנס מנכ"ל הארגון, שלום ותודה רבה לוועדה על זכות הדיבור. תודה בבקשה. רוצים לספר לוועדה שכל תחומי האנרגיה הירוקה בישראל נמצאים בפיגור רב, ועכשיו שמאשרים לנו פטור לאגירה ביתית מאשרים אותו צולע, למה אני מתכוון? אנחנו צריכים לפחות סביב ה- 20 קילו וואט, אנחנו לא צריכים 10 קילו וואט, אנחנו צריכים 20 קילו וואט זה האמת. אתה מברך, אבל אתה אומר צריך להוסיף את זה ל- 20? ברור, עד שכבר יושבים לאשר משהו כל כך טוב, לא בודקים את הצרכים של דירת מגורים בישראל, אנחנו צריכים כדי לעבור את מה שנקרא את הלילה, אנחנו צריכים לא 8 ולא 10? אולי אתה צריך לעשות עוד עבודה כדי שה- 20 יגיע? תראה אני אגיד לך, לא צריך לעשות הרבה עבודה כי זה מאוד פשוט, נמצאים אצלך כאן ראש מחלקת הנדסה מרשות החשמל, הם מכירים היטב מה הצריכה הביתית, פרופיל הצריכה הביתית, הם ידעו להגיד לך בצורה הטובה ביותר מה צריכה דירת מגורים כדי לעבור את הלילה, זה חשוב מאוד שהפטור הזה יעבור היום,

גם 10 קילו וואט אנחנו נברך, אבל אם כבר מעבירים אותו תלכו להגדיל, כשמדברים באנרגיה ירוקה בואו נגדיל,

זו העמדה שלנו, אנחנו מודים מאוד על הוועדה. תודה רבה לך, בסדר הוא אומר דברים הגיוניים, אז תנו משהו שיספיק ללילה שלם, תודה רבה לך. יש עוד נציגים כאן שאני לא נתתי להם להתבטא? שלא יגידו שאני לא מאפשר זכות דיבור, בזום אין? טוב. אז חזרנו ללירון, תקריאי את הצו. אני רק אעיר, כי אנחנו גם שאלנו לגבי עמדה להטענת כלי רכב בחשמל אם לא צריך להגביל פה מבחינת מרחקים או הספקים כמו שיש בדברים האחרים, אתם רוצים ככה להבהיר לפרוטוקול גם לגבי הנושא הזה? כן, שוב סטיליאן ממשרד להגנת הסביבה. גם הנושא הזה נבדק, ואין שום צורך בשום מגבלה לגבי עמדות הטעינה והנושא נבדק, ואנחנו ככל שגם התחום הזה מאוד מתפתח, יש עמדות טעינה כיום בהספקים של עשרות קילו וואטים, בעתיד יהיו עמדות טעינה מהירות במאות קילו וואטים, אנחנו ממשיכים לבדוק כפי שיהיה צורך, בינתיים כל מה שאנחנו בדקנו אין שום צורך בהגבלת מרחק. טוב, אז לירון בבקשה תקריאי את נוסח הצו להצבעה. צו הקרינה הבלתי מייננת (שינוי התוספת לחוק), התשפ"ב-2022 בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו, 2006 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: שינוי התוספת לחוק בתוספת לחוק, אחרי פרט 7 יבוא: "8. מיתקן פוטו וולטאי - שהספקו המותקן הוא עד 1 מגוואט ;כאשר רכיב המערכת ההופך זרם ישר לזרם חילופי מרוחק לפחות חצי מטר ממקום בו שוהים בני אדם דרך קבע, לעניין פרט זה, "מיתקן פוטו וולטאי" - מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיית שמש לאנרגיה חשמלית. 9. מיתקן אגירה שהספקו המותקן הוא עד 10 קילו-וואט ; לעניין פרט זה, "מיתקן אגירה" -מיתקן לאגירת אנרגיה כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, המשמש לצורך צריכה עצמית של אנרגיה חשמלית או לצורך הזרמתה לרשת החשמל. 10. עמדה להטענת כלי רכב בחשמל.

אז היות ונקבת במספר 10 זה לא תיקון או שנחשב תיקון? הוועדה פה מאשרת את התיקון שביקשו משרדי הממשלה. לא, מאשרת את הצו כולל התיקון? כן כולל התיקון. אז עדיין נחשב תיקון, תודה רבה לירון. מי בעד הצעת צו הקרינה הבלתי מייננת (שינוי התוספת לחוק), התשפ"ב-2022? הצבעה בעד, פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:22.